הישיבה השלושים-וארבע של הכנסת העשרים-וארבע יום רביעי, י"ג בתמוז התשפ"א (23 ביוני 2021) ירושלים,

זה גם בימים האחרונים, ישנו זינוק במחלות נשימתיות בקרב ילדים. מומחים חוששים מתגובה מוגברת שנוצרה בעקבות הקורונה בווירוסים הפוגעים במערכת הנשימה, לרבות וירוס שנקרא RSV, הפוגע בתינוקות. ובעיקר אני רוצה לשמוע את השר לגבי התפרצות השפעת הקשה שצפויה לנו בחורף. 1. האם משרדך ערוך להתמודדות עם התפרצות הווירוסים והשפעת? 2. האם יקדימו לחסן בבתי הספר בתחילת שנת הלימודים? אנחנו יודעים שלפני כמה ימים גם נפטר, לצערנו הרב, ילד מסיבוכי שפעת וקורונה.

שאלת המשך, ותוכל לענות עליהן יחד. קודם כול הוא יענה

אני מתנצל. בבקשה, קודם כול תשובה לחברת הכנסת שטרית. אדוני היושב-ראש, חברת הכנסת שטרית, בוקר טוב לכולם. שפעת ותחלואת חורף נשימתית הן מהאיומים שמערכת בריאות מתמודדת איתם כל חורף, זה נכון. ב-15 השנים האחרונות משרד הבריאות מפיץ לקראת החורף חוזר היערכות לחורף, שמתעדכן ומשתכלל מדי שנה תוך שיפור והתאמה מתמדת לצרכים ולמציאות השוררת באותו חורף. בשנתיים האחרונות הוקם צוות חורף משרדי בהשתתפות נציגים מכלל היחידות הרלוונטיות,

בריאות הציבור,

איכות ובטיחות וטכנולוגיות. הצוות נעזר בתחזיות התחלואה של הצט"מ, הצוות לטיפול במגפות, וצוות החורף מתכנן את ההיערכות הנדרשת לחורף הבא במערכת הבריאות בהקשר של סוגיות כמו הנחיות חיסון לצוותים ולאוכלוסייה, הצטיידות בתי חולים וקופות חולים, היערכות נדרשת במרפאות, לרבות שעות הפעילות, היערכות בתי החולים ותגבור צוותים במחלקות לרפואה דחופה ובמחלקות האשפוז והסברה לציבור. ההנחיות לגופי הבריאות בנושא החורף וההתנהלות במערכת הבריאות יוצאות כחוזר של חטיבת הרפואה לפני תחילת החורף. עונת החורף מוגדרת בטווח החודשים נובמבר עד מרץ. בנוסף לזה מתבצע ניטור שוטף של תחלואת החורף על ידי המרכז הלאומי לבקרת מחלות במשרד הבריאות, שעוקב אחר מגמות התחלואה תוך שילוב

כולל ביקורים במרפאות ומוקדים בקהילה, ביקורים במיון, אשפוזים, תמותה,

גם ניטור מעבדתי של דגימות לשפעת ולווירוסים אחרים מחולים מאושפזים, וגם, מה שנקרא, רשת מרפאות זקיף, שאלה מרפאות שמבצעות זיהוי וניטור תחלואה בקהילה. נתוני הניטור יוצאים בדוח שבועי המופץ במשרד ולכל ארגוני הבריאות, וכן מתפרסם באתר המשרד. בדוח הזה ניתוח אד-הוק של פעולות נדרשות, מצב התחסנות הצוותים הרפואיים על ידי דיווח שוטף למשרד הבריאות, מצב התחסנות של האוכלוסייה הכללית ונקיטת צעדי התערבות נדרשים לפי הצורך. חשוב לציין שמתקיים קשר רציף בין גופי הבריאות למטה המשרד לצורך פתרון שוטף של בעיות כמו עומסים, מצוקת ציוד וכו', וצוות החורף מתכנס באופן תכוף לדיון במדדי התחלואה וההתחסנות ושוקל צורך בנקיטת צעדים נוספים והתאמות. לעניין הקדמת החיסונים בבתי הספר בתחילת שנת הלימודים, עיתוי חיסוני השפעת מוגבל על ידי שני גורמים עיקריים:

הגעת החיסונים לישראל, והשני, זמינות ילדים בבתי הספר להתחסנות, רק אם אפשר, יותר שקט. בבקשה, שקט בצדדים, השר מתקשה להשיב.

השנה לא ידוע על עיכוב בצפי הגעת חיסוני השפעת לישראל, שמגיעים בדרך כלל לישראל בסביבות חודש ספטמבר. אבל הפעם חודש ספטמבר הוא חודש חגים, והילדים לא יהיו בבתי הספר. לכן סביר שמבצע חיסוני השפעת בבתי הספר יתחיל בתחילת אוקטובר, דבר שהוא לא שונה ממה שנעשה גם בשנים הקודמות.

משרד הבריאות מתמודד כבר כעת עם התפרצות ה-RSV, שזה נגיף שנחשב לגורם עיקרי למחלות בדרכי הנשימה התחתונות בקרב תינוקות וילדים קטנים בעונת החורף. ביום שני השבוע התקיים דיון חירום של הוועדה המייעצת למחלות זיהומיות ולחיסונים, והומלץ על הקדמת מתן החיסון הסביל הניתן לפגים ולתינוקות עם משקל נמוך ומחלות רקע מוגדרות. הוא ניתן בחורף, אבל יינתן עכשיו על פי ההתוויות הרפואיות המקובלות. המלצת הוועדה המייעצת הוגשה לראש שירותי בריאות הציבור ולמנכ"ל המשרד, שיבחנו בימים הקרובים את היישום שלה, כולל המשמעויות התקציביות הנדרשות לכך,

צריך להסביר, החיסון ל-RSV כלול בסל התרופות וניתן על ידי קופות חולים ולא על ידי טיפות חלב, כמקובל בחיסונים אחרים שניתנים לתינוקות. הקדמה של החיסון הזה כך שיינתן בחודשי הקיץ משמעותה גידול של מספר ילדים שיקבלו את החיסון,

גם ילידי חודשי הקיץ, וכפועל יוצא מזה, גם עלויות תקציביות נוספות להרחבת ההתוויות הקיימות, שהן לא בהתוויות הסל, כמו שהסברתי, זה חיסון לחורף בלבד. לכן גם צריך לבדוק את המשמעות התקציבית ואת המקורות התקציביים להקדמה הזאת של חיסוני החורף. תודה רבה, אדוני השר. אני רק רוצה להקדים ולומר שכרגע אנחנו לא נמצאים בתקופה הרגילה כפי שהיה כל שנה בשנה. עברנו תקופה של מגפה מאוד קשה, שגם גבתה חיי אדם. מה שאני רוצה לומר הוא שכרגע בחצי השני של כדור הארץ, שזה חורף, יש עלייה גדולה מאוד ומסוכנת של שפעת. ולכן אין צורך לחכות לאוקטובר. אני מציעה לך, אדוני השר, שתקדים את הדיונים הללו, וכן אפשר יהיה לעשות בחודשי אוגוסט, ולא לחכות לאוקטובר, כי היום פרצה מגפה גם בארצות הברית,

בברוקלין יש ילדים במצב קשה מאוד כתוצאה משפעת. לכן אני מציעה לא להתייחס לתופעה הזו כמו בכל שנה בשנה. אני באה מתחום החינוך, מערכת החינוך לא ערוכה ומוכנה לשפעת, חלילה וחס, שיכולה בסופו של דבר, אנחנו רואים מה שקורה היום, בימים האלו, בבתי הספר בבנימינה ובמודיעין.

אז בבקשה, אדוני השר, תקדימו את הנושא הזה,

של חלוקת החיסונים. מאה אחוז.

רק שנייה, אדוני השר. תוכל לענות על כולן יחד. אנחנו נחסוך לך. חברת הכנסת וולדיגר, בבקשה. לאחר מכן שאלה נוספת לחבר הכנסת טיבי. אדוני יושב-ראש הכנסת, כבוד השר, ראשית אני ארצה לפתוח בברכות על הביקור הראשון של כבוד השר, הביקור הראשון בכלל, שהוא בחר לעשותו בבית החולים אברבנאל, בית חולים פסיכיאטרי, ולא רק על עצם הביקור, גם על עצם הדברים שנאמרו שם. אני רוצה לברך שהשר באמת יצליח להביא את התחום של בריאות הנפש מתחתית הבור ולשים אותו בראש סדר העדיפויות, אז תודה רבה. אני אשאל בעניין הזה. אתמול נסעתי לפתח תקווה לתוכנית שנקראת "עמיתים לנוער" מבית החברה למתנ"סים. ידוע לכולנו, אני חושבת שמיכל רוזין גם הייתה בין אלה שבאמת הציעו הצעת חוק, ואני הצטרפתי וגם הגשתי אותה השנה, לחוקק חוק לסל שירותים לנוער עם קשיים נפשיים, לילדים ונוער עם קשיים נפשיים זה פשוט אפס. ילד קטן או נער שמתאשפז בבית חולים לבריאות הנפש, קצת לקצר, זאת שאלת המשך. לא נהוג שלוש דקות. ברגע שהוא יוצא מבית החולים אין לו כלום. ולכן אני כן רוצה לשאול את כבוד השר איך הוא מתכוון לטפל בתחום של ילדים ונוער בבריאות הנפש, כשכרגע יש ריק מוחלט.

חבר הכנסת טיבי, בבקשה. אגב, גם אני מצטרפת לברכות.

להגיע לבתי החולים הפסיכיאטריים זה באמת יפה מאוד. אני מאוד מקווה שתיתן לזה דגש. תודה על הנאום, קטי שטרית.

רציתי לברך.

מכובדי שר הבריאות, טוב לקרוא לך "מכובדי שר הבריאות". בתור רופא אני מאחל לך הצלחה,

וגם בתור חבר הכנסת, למרות שאנחנו בשתי פוזיציות לעומתיות.

תודה רבה. זה כבר, של האופוזיציות.

מכובדי השר, פוזיציה.

מכובדי השר, רק שנייה. אני רוצה להגיד מה שאמרתי כבר בפעם הקודמת. חבר הכנסת בן גביר, לאורך שנים לא נהוג במליאה להפריע לחברי כנסת בנאום בן דקה. יש דקה אחת. לי הפריעו לא פעם, יש דקה אחת, ברגע שמפריעים לי, יש דקה אחת, חבר הכנסת בן גביר, ולא ראוי שתפריע. אני מבקש ממך לא להפריע. בסדר, אמרתי כי, הפריעו לי.

אני רוצה להעלות בפניך, אנחנו גם נעלה את זה באופן אישי, את בעיית בוגרי הרנטגן באוניברסיטת ג'נין. יש מחלקה של רנטגן. בוגרי רנטגן, עשרות סטודנטים, סובלים לאחרונה מהחלטה של משרד הבריאות שלא מכירה בהם, אבל בדיעבד.

הם בוגרים, התחילו לעבוד בבתי חולים, למשל, ואז המוסדות הרפואיים קיבלו פנייה פרקטית ממשרד הבריאות אחרי שלוש שנים, שנתיים, שנה של תעסוקה: נא להפסיק את העבודה שלהם, למורת רוחו של המוסד הרפואי והממונה וכדומה, בטענה של מחסור בקורס זה או אחר. העלינו את זה בפני ועדת העבודה והרווחה, בפני המנכ"ל, בפני השר הקודם, ובינתיים העניין תלוי ועומד והסבל של הבוגרים האלה הוא סבל רב. אני מבקש שתיכנס בעובי הקורה כדי לפתור את הנושא הזה אחת ולתמיד.

כמה כאלה יש? בינתיים עשרות סובלים, כולל בוגרים שלא קיבלו עיסוק ובוגרים שכבר עוסקים ורוצים להפסיק להם את העבודה. בערך 200 אנשים. 200. תודה רבה. תודה. חברת הכנסת שטרית, אני מקבל. כאמור, כבר שלשום היה על זה דיון חירום. אנחנו יודעים. יש עומס במחלקות ילדים כבר עכשיו, אנחנו יודעים, ואנחנו נקדים כמה שאפשר את הדברים. חברת הכנסת וולדיגר, את יותר מצודקת. זה נושא קריטי, הייתי אומר לא רק בבתי החולים לבריאות הנפש אלא בעיקר בקהילה. כל התחום הזה של מציאת מוסדות, בתים, הוסטלים, צורות של שילוב, של שיקום, של טיפול בקהילה, כי לא על כל דבר,

צריך ללכת לבית חולים, ורצוי אפילו כמה שפחות, הנושא הזה הוא בחסר גדול. יש כל מיני ניצנים פה ושם, את מכירה את זה אולי יותר טוב ממני, את הדברים האלה.

אני רוצה להתעסק בזה, ואני אשמח שתעזרי בעניין. שמעתי על נוער בקהילה. יש כל שנה 30,000 בני נוער שזקוקים לטיפול. התוכנית שדיברתי עליה, "עמיתים לנוער", מטפלת ב-20. כן, נכון.

יש חוסר קשה, וצריך פה גם להיאבק בסטיגמה, וצריך פה לפתוח את הקהילה. ואני כאמור אשמח שתיקחי חלק בזה ונקדם את העניין. לגבי השאלה של חבר הכנסת ד"ר טיבי, תודה שהעלית את זה. אני חייב להודות, אני לא מכיר את הפרטים. אנחנו נבדוק את זה.

יש הרבה מאוד מקצועות רפואיים,

אבל לא רק, יש אנשים שגומרים מוסדות בכל מיני מקומות בעולם ויש כל מיני בעיות עם הכרה והתקבלות. אבל בעניין הזה, הספציפי, אני מבטיח לבדוק.

תודה רבה. אדוני השר, תישאר על הדוכן, בבקשה. השאילתה הבאה, חבר הכנסת יעקב מרגי, בבקשה: קריסת מעבדות הקורונה. אדוני היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת, מכובדיי השרים, מכובדי השר, גם אני מצטרף לברכת ההצלחה.

הצלחתך זו הצלחתה של מדינת ישראל, אבל אני מבטיח לך באותה נשימה, בתקופה הקצרה שתהיה שם שתהיה לך הצלחה, שאנחנו נעשה הכול שהיא תהיה קצרה, בעזרת השם. עכשיו לגופה של השאילתה. מדינת ישראל עומדת בפני אסון אשר עלול להחזיר אותנו לתחילת משבר הקורונה. מאות שוחררו משדה התעופה ללא בדיקות. זהו מצב שיכול להביא לסגר וחזרה לנקודת ההתחלה. רצוני לשאול: 1. איך מתכוון משרדך לעקוב אחרי הנכנסים לארץ? 2. האם בחסות המשרד הופקרנו לווריאנטים חדשים? תודה. לא רק שלא הופקרנו, אנחנו בקונטרול חזק על העניין הזה. הייתה בעיה, ואת זה אני יודע. אני לא צריך לקרוא מה שהוכן לי, אני יודע את זה. ביום שישי הייתה בעיה נקודתית של אותו יום, הגיעו המון טיסות באותו זמן ונוצר צוואר בקבוק. אנחנו פתרנו את זה. כבר בשבת יותר מאשר הכפלנו את מספר עמדות הבדיקה. ומאז שבת גם יום ראשון כבר עבר, יום שני, יום שלישי. אין בכלל תורים. אין בכלל תורים. הנוהל הוא כזה: כל אדם שנכנס לישראל, כל אדם, עובר בדיקת PCR בשדה התעופה.

מחוסן, לא מחוסן, ישראלי, זר, יהיה מי שיהיה, עובר בדיקת PCR, ואין אנשים שיוצאים מהשדה בלי לעבור בדיקה. אמרתי לך, ביום שישי הייתה פעם אחת, ואנשים אז שוחררו מחובת הבדיקה באותה שעה. זה היה בסך הכול עניין של שעה אחת. הם מקבוצה שנמצאת בסיכון נמוך יותר,

מחוסנים וממדינות שלא הוגדרו מסוכנות, אבל זה לא משנה. הכלל הוא, כל הזמן, אבל עכשיו גם אין תורים, שכל בן אדם שנכנס לארץ עובר בדיקת PCR, ולאחר מכן אלה שאינם מחוסנים או שבאים עם בדיקות ממדינות מסוכנות נכנסים לבידוד. הבידוד הוא של 14 יום, ואפשר לקצר אותו לעשרה ימים בתנאי שאתה עושה בדיקה נוספת לקראת הסוף. זאת אומרת, את התקלה הזאת שהייתה, או את הפרצה, או איך שיקראו לזה, סגרנו, ואין אנשים שנכנסים לארץ בלי בדיקה.

אפילו לא אחד. אנחנו גם יודעים שבעוד שבוע-שבועיים יתגברו הטיסות, יתחיל הקיץ.

זו סוגיה נפרדת לגבי המדיניות שלנו, עד כמה לפתוח את השערים בעניין הזה, אבל בכל אופן אנחנו ערוכים. בנוסף למקום הזה שנעשות בו הבדיקות עכשיו, זה מין אולם כזה,

עוד אולם, ואנחנו נוכל להגיע ל-90 ואפילו ל-100 עמדות בדיקה. כך שאנחנו ערוכים אפילו לעומס גדול של אנשים שיגיעו, וכל אחד שיגיע ייבדק ויועבר לבידוד. בעניין אכיפת הבידודים אנחנו ראינו שהתחלואה בימים האחרונים נגרמת כתוצאה מכך שאנשים הפרו בידוד, הסתובבו והדביקו, ילדים בעיקר.

הווירוס הוא וירוס, בין אם הוא בילדים ובין אם הוא במבוגרים, והם מדביקים, ולכן אנחנו נאכוף בידוד. אני רוצה להגיד שכבר יש תקנה בתוקף שמאפשרת להטיל קנס של 5,000 שקל על מפירי בידוד. העניין הוא שעד עכשיו האכיפה לא הייתה מספקת, וגם רצו לסיים את ההעסקה של השוטרים הזמניים. אנחנו ביטלנו את זה. ההעסקה שלהם תחודש, ונגייס אפילו עוד, והעניין הזה יוגבר. ואני אומר מכאן לכל מי ששומע ורואה אותנו שהקנס על הפרת בידוד הוא 5,000 שקל ושלא יהיו בעניין הזה הקלות, אנחנו נחמיר, כי זה עניין של בריאות הציבור. מעבר לזה, היות שמדובר בילדים, הרי התעוררה בעיה אם אפשר לתת קנסות לילדים, בעניין ילדים קטנים וכו'. מעל גיל 12 יינתנו קנסות גם לילדים. המשמעות היא,

שההורים שלהם יצטרכו לשלם את זה. אבל כדאי לדעת את זה, ואנחנו נקפיד בעניין. והאלמנט האחרון לסגור את כל הפאזל הזה הוא אותן מדינות מסוכנות. עכשיו יש שש מדינות מסוכנות שהתחלואה בהן בקורונה מאוד גבוהה, מדינות אדומות. אסור לישראלים לשהות במדינות האלה, זו התקנה שבתוקף, הצו.

הבעיה היא שהממשלה הקודמת עשתה את התקנה הזאת ולא הייתה בה שום סנקציה.

נקבע איסור לצאת למדינות המסוכנות אבל יכולת בנמל התעופה לעלות על טיסה לרוסיה ופשוט לטוס, ואף אחד לא בדק את זה או לא הייתה לו סמכות לבדוק את זה ולהטיל לעונש. אנחנו נביא עכשיו תקנה חדשה ואנחנו נקבע קנס של אלפי שקלים על מי שייתפס כמי ששהה במדינה מסוכנת. וכדי למנוע את היציאה למדינה מסוכנת אתה תצטרך להביא אישור מוועדת חריגים לפני שאתה עולה לטיסה, ובשדה התעופה יבדקו את האישור, ורק אנשים שיהיה להם אישור מוועדת חריגים יוכלו לטוס למדינה מסוכנת. וכאמור, מי שיחזור משם, פקחי רשות ההגירה בנמל התעופה יוכלו לקנוס אותו. ואני אומר, זה יהיה קנס לא נעים. אז צריך לקחת את העניינים האלה בחשבון.

אם לסכם, המדינות האסורות, הבדיקות בנתב"ג ואכיפת הבידודים, זה ייתן לנו את השליטה בנגיף ואת מניעת ההתפרצות וההדבקה. שאלת המשך, בבקשה.

תודה רבה, השר. ענית לי בצורה מפורטת. חסכת שתי שאלות. נשארה לי שאלה אחת. בלקונה שראינו בשדה התעופה נוצר מצב שהיה עומס וברירת המחדל הייתה לשחרר אותם הביתה בלי בדיקה. אני רוצה לדעת אם תהיה אלטרנטיבה. זאת אומרת ששערי נתב"ג יינעלו ולא יצאו אותם חוזרים, נקרא לזה, שהם פוטנציאל הדבקה, ולא יהיה מצב שבגלל

בגלל קיבולת או טיפול או עיכוב של החוזרים, עוד פעם נראה אותם משתחררים. אני רק רוצה לומר מניסיוני כיו"ר ועדת הכלכלה: דנו בסוגיות, בתקנות שאמרת. אני חושב שהממשלה יודעת את זה,

אפשר להגביל מדינות, אפשר לווסת טיסות.

אפשר לעשות הכול. אני חושב שחודשי הקיץ הם פצצה מתקתקת. אם לא ידענו להתמודד

במספרים גדולים כאלה וחברה חדשה, אני לא יודע למה במשרד הבריאות התעקשו שזה יצא מידי רשות שדות התעופה, אני לא נכנס לוויכוח המסחרי, אני גם לא רוצה תשובה על זה, אבל חברה חדשה, יש לה קשיי הסתגלות.

אמורות להיות ענקיות וגדולות.

אני רוצה לדעת רק על הסוגיה הזו, על מצב שבו לא יוכלו לבדוק את כולם, אם יש פתרון, מה הולך להיות. תודה, חבר הכנסת מרגי. אני אומר: לא יהיה מצב כזה, כי יש לנו עכשיו הרבה עמדות בדיקה, וכל אחד שייכנס יעבור בדיקה, ולא יהיה מצב שישחררו אנשים.

לא יהיה מצב. ויש לנו גם אפשרות להגדיל את זה עוד יותר. אנחנו ערוכים לעומסים וכו'. ובמצב,

שיכול להיות, יש לנו גם אפשרות קצת לווסת את הטיסות, לרווח, כדי שלא יגיעו כולם באותה שעה באיזו מאסה. אבל שוב, מה שקרה באותו יום שישי: גם התחלפה חברה,

הרבה טיסות בבת אחת.

הם הגיעו לכל אותם אנשים שיצאו בלי בדיקה ובדקו אותם אחר כך, אבל זה לא תקין, וזה לא יהיה יותר. היינו שם אתמול יחד עם ראש הממשלה, שרת התחבורה ושרים אחרים ווידאנו את זה, ואנחנו ערוכים. אגב, וזאת שאלה, אמרתי שהיא שאלה נפרדת, ביולי היינו אמורים להתחיל להכניס תיירים מחוסנים. עד עכשיו נכנסים ישראלים, מחוסנים, לא מחוסנים, אבל ישראלים.

אמורים להתחיל להיכנס תיירים מחוסנים. ועכשיו יש שאלה, והיא שאלה שאנחנו בוחנים אותה לנוכח העלייה בתחלואה, אם לעמוד בזה או לדחות את זה באיזשהו פרק זמן ולא להכניס תיירים מחוסנים, כי זה גם יגדיל את הטיסות ובוודאי עלול להגדיל את ההדבקה. אז זה דבר שאנחנו בודקים. יש לו השלכות נוספות, משרד התיירות וכו' אבל זה דבר שאנחנו בודקים. תודה. תודה רבה.

שני שואלים נוספים: חבר הכנסת מלכיאלי, חבר הכנסת סעדי, ואני אאפשר שאלה שלישית לפנים משורת הדין, מכיוון שסדר-היום מאפשר ואינו עמוס, לחבר הכנסת אשר,

תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני קודם כול מאחל לך הצלחה בתפקידך. יש לי שאלה אחת ונתון שרציתי להביא בפניך. במהלך השבת האחרונה פורסמה מהדוברות של משרד הבריאות הודעה כי משלוח החיסונים שהועבר לרשות הפלסטינית היה תקין. על פי הנחיית מנהל לשכת העיתונות הממשלתית לדוברים בשירות הציבורי ועל פי כללי התקשי"ר היה על הדוברות להמתין עם פרסום ההודעה עד לצאת השבת. ברצוני לשאול: האם יתקיים בירור בעניין והאם בכוונתך לחדד את ההלכה הזאת, את הנהלים, שלא להוציא הודעות דוברות בשבת?

ודבר אחרון, אדוני השר, אני רוצה להביא בפניך עובדה שאני בטוח שאתה יודע, אבל חשוב לי שזה יהיה לך על השולחן: היום משפחה שמגיעה לבית חולים, לא משנה מאיזו סיבה, וצריכה כוס קפה, צריכה איזה בורקס, עם פחות מ-30 40 שקל היא לא יוצאת, משפחה עם ילדים. זה פשוט לקחת משכנתה על השהות בבית חולים בגלל שאין איפה לאכול. אני חושב, אתה, אדוני השר, בתפקידך, תן את דעתך על זה. לא יכול להיות שהביתנים הקטנים שם פשוט שוחטים את האנשים מבחינה של עלויות.

תודה רבה. בבקשה. שאני אשיב? לא, לא, לא. חבר הכנסת אוסאמה סעדי, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כבוד השר, גם אני מצטרף לברכות ומאחל לך הצלחה בתפקיד החשוב הזה. אני וחברי חבר הכנסת אחמד טיבי מאלה שמבקרים באופן קבוע במשרד הבריאות, ונקווה שנמשיך את שיתוף הפעולה,

עם האגף לרישוי מקצועות רפואיים, דיברת על מקצועות רפואיים, והעומד בראשו, פרופ' יציב. אבל רציתי לשאול על מכון אבו כביר. ואני מבקש ממך, באמת מדובר במכון שעושה עבודת קודש, לצערנו, במיוחד באירועי הר מירון. ואני אישית בקשר עם המנהל, ד"ר קוגל. יש לנו בעיה בסופי שבוע, בשישי-שבת, והעליתי את זה כמה פעמים. המשפחות שמאבדות את יקיריהן, אם זה בתאונות דרכים או ברצח, בסוף שבוע, ביום שישי, נאלצות, אדוני השר, לחכות עד יום ראשון אחר הצוהריים מכיוון שבשישי-שבת זה לא פועל. זה פיקוח נפש. מדובר במשפחות שמאבדות את יקיריהן, וצריך למצוא פתרון לסופי שבוע. לד"ר קוגל יש הצעות בעניין הזה. אני מבקש ממך שעם כניסתך לתפקיד, וכניסת האגפים, שתיקח בחשבון את העניין הזה של מכון אבו כביר בסופי השבוע.

תודה רבה. חבר הכנסת אשר, בבקשה. תודה, אדוני היושב-ראש. אדוני השר, אני מאחל לך הצלחה לתקופה הקצרה שתהיה בתפקיד. אני רוצה לשאול: האם המשרד שוקל סגר דיפרנציאלי במקומות שיש בהם התפרצות, כמו בנימינה ומודיעין?

אני שואל את זה כי אני, כיושב-ראש ועדת החוקה, הייתי רגיש מאוד לדברים הללו, ומאחר שגם ידעו איפה אני גר, אני לא יודע איך ידעו, אז תמיד הכינו אותנו לקראת זה. אני עכשיו שואל ברצינות:

כמניעה, כדי שלא תהיה התפרצות הלאה, אתם שוקלים סגרים דיפרנציאליים באותן ערים שבהן יש כרגע את ההתפרצות?

לשאלה של חבר הכנסת מלכיאלי, אני לא יודע לגבי הנוהל הזה של הודעות בשבת. אני מודה, אין לי מושג. אני אבדוק את זה ואני אראה מה נעשה ומה היה. אני לא מכיר את מה שאמרת, אבל אני אבדוק. לגבי המזנונים, אני מסכים איתך. אני חייב להגיד שמניסיון אישי בכמה בתי חולים בזמן האחרון, המחירים הם לא כאלה כמו שאמרת, אבל תיתן לי פרטים אחר כך, אני אבדוק. אתה צודק. זה גם נכון לגבי מקומות נוספים, כמו שדות תעופה, ומקומות של זכיינים, אבל אני אבדוק, כי זה לא צריך להיות כך. אני אומר שוב, מההתרשמות שלי,

אני אתן לך תשובה. אני מתנצל, כי אמרת שדות תעופה ולא רציתי. אני הכרחתי את שדה התעופה בלוד לשים במכרז שלו מזנון שמוכר קפה הפוך ב-8 שקלים, אספרסו ב-8 שקלים וקרואסון ב-10 שקלים. אפשר לקנות דברים יותר יקרים, אבל הדברים הבסיסיים הם אפשריים. בכוחנו להוזיל את זה בעבור האזרחים.

גם בים. למשל זכיינים בחופי ים, יש להם דברים שהם צריכים לקנות בפיקוח ולמכור בפיקוח, נגיד מים,

טוב, אנחנו נבדוק את זה. אז צריך גם בבתי החולים. לגבי השאלה של חבר הכנסת סעדי, אני מכיר מצוין את ד"ר קוגל, ואני אבדוק את המצב שם בסופי שבוע. כמו שאתם יודעים, לצערנו, בפטירות אין הבדל בין יום חול לסופי שבוע וצריך גם לתת פתרון בסופי שבוע. אני אתן לך תשובה בעניין הזה. לגבי חבר הכנסת אשר,

כולם יודעים איפה אתה גר כי היית ראש עיר במקום שאתה גר. אז אתה יודע, זה קצת, מעבר לזה, אנחנו בכלל לא בכיוונים, ואני מקווה גם שלא נצטרך. לא עלה לדיון שום נושא כזה של סגר. אנחנו לא במצב הזה, ואני מקווה שגם לא נגיע. אני רק אגיד לך שמשרד הבריאות ינהג במקצועיות ויקבל את ההחלטות באופן ענייני לגמרי, בלי שום לחצים פוליטיים כאלה ואחרים, לפי מה שנראה לנכון כדי להתמודד עם המגפה הזאת. אני מקווה שהצעדים שאנחנו נוקטים עכשיו ירסנו את ההתפשטות שלה וימנעו תחלואה קשה.

תודה רבה לשר הבריאות. שרת התחבורה והבטיחות בדרכים מרב מיכאלי, בבקשה. היא תשיב על שאילתה דחופה מס' 32, מאת חבר הכנסת איתן גינזבורג,

תודה רבה. אדוני היושב-ראש, כנסת נכבדה, גברתי השרה, שוב ברכות. כאן, הינני כאן.

אעבור לשאילתה, ברשותך: למרות הגודש בכבישים, שהתעצם מאז תום הקורונה, נראה כי שעות פעילות הרכבת אינן מספקות, ובכך היא הופכת לאמצעי תחבורה שאינו רלוונטי לרבים. רצוני לשאול: 1. מדוע הרכבת האחרונה, לדוגמה מרעננה דרום לתחנות תל אביב, יוצאת ב-20:14, ומנתניה לתל אביב, ב-19:54, מיקי, אם תוכל לסגור את המיקרופון שלך. תודה.

באזור השעה 20:00 בערב. 2. מדוע קו הרכבת בין ירושלים ותל אביב אינו פועל בימי שישי, גם לא בשעות היום? 3. כיצד פועל משרדך לחיזוק מערך התחבורה הציבורית כפתרון?

תודה רבה, חבר הכנסת גינזבורג. קודם כול, תודה רבה לך על השאילתה. זאת שאלה שהיא מטרידה כל כך הרבה אזרחיות ואזרחים במדינת ישראל. לכן צריך להגיד, קודם כול, את הדבר הכי מובן מאליו מבחינתי, וזה שבכהונה שלי, שבניגוד למאווייהם של חלק מחברי הכנסת שיושבים בצד חדש להם של המליאה, אני מקווה שתהיה ארוכה וטובה במיוחד, משרד התחבורה עומד להטות את כובד משקלו לעבר תחבורה ציבורית ומקסימום שירות לאזרחיות והאזרחים, במקסימום מקסימום יכולת לנוע בצורה בטוחה מאוד, בטוחה בביטחון אישי, בתחבורה הציבורית. הבעיות בשעות החסרות ברכבת בימים אלה נובעות מפרויקט חשמול הרכבת. זה מוסכם על כולם וכולן שזה דבר חשוב מאין כמותו שהרכבת תהיה חשמלית ופחות מזהמת. זה דבר דרמטי לאיכות החיים פה, לתוחלת החיים של כולנו, וצריך לעשות אותו. בשביל שאפשר יהיה באמת לחשמל את הפסים, הרכבת לא יכולה לנסוע. אז הוקצו חלונות זמן בלילה ובסופי השבוע כדי לעשות את הפרויקט הזה. אחרי שאמרתי את זה, חד-משמעית ברור לנו שאנחנו חייבות וחייבים לתת תשובה למי שהיו רגילות ורגילים להשתמש ברכבת, או שסתם רוצים, גם אם לא היו רגילים, אבל היא בהחלט כלי מאוד יעיל. עשיתי עבודה, בזכות השאילתה שלך, עם אנשי המקצוע, גם ברכבת וגם במשרד. החל מהיום, למעשה, אני שמחה להודיע שתתווסף מערכת היסעים, שאטלים, שבשלב זה תהיה בחינם. בשביל לבחון את היעילות אנחנו נעשה פיילוט של חודש, ויהיו קווי רכבת שיצאו או יעברו בשמונה תחנות רכבת ופשוט יעזרו לנוסעות ולנוסעים להגיע ליעד שלהם. בנוסף, יהיו סדרניות וסדרנים בתחנות הרכבת בשביל להכווין את הנוסעות והנוסעים למקומות שבהם יש שאטלים, ויסבירו להם איך הדבר עובד ולאן אפשר להגיע. תהיה גם הסברה, איפה יהיה הפיילוט? הפיילוט יהיה במקומות שזה חסר בהם: בשרון, מסבידור מרכז ובכל טבעת השרון, שהיום היא חסרה. תכף אתייחס לקו לירושלים. בכל מקרה, הפיילוט הזה כולל,

אגיד לך מה,

יש לי פה פירוט ואשמח גם להעביר לך אותו, אבל הוא יפורסם באתר הרכבת. חלק ממה שיהיה זה שתצא הודעה בתפוצה רחבה, יהיה עדכון באתר הרכבת, כל ארגוני הנוסעות והנוסעים יקבלו מידע, כמובן הרשתות החברתיות ובאפליקציית Moovit, אנחנו נעדכן את זה גם שם, יהיה מידע במתחמי התחנות שיהיה בהן השירות הזה של השאטלים, וגם ברציפים תהיה הכוונה. יהיו שני שאטלים צפונה, בשעות 22:30 ו-23:00, שיעצרו בבית יהושע, נתניה ובנימינה, שני שאטלים מבנימינה לתל אביב ב-22:00 וב-23:00. ארבעה שאטלים לרחובות ולאשדוד ב-20:40, ב-21:10, ב-21:40 וב-22:10. ארבעה שאטלים מרחובות לתל אביב, שיהיו ב-20:40, 21:10 ובהתאמה בשעה הבאה,

קודם כול, צריך להגיד שזאת פעם ראשונה אי פעם שהמשרד יעשה דבר כזה, אני שמחה לבשר. הפיילוט של החודש ייעשה במקביל לאיסוף מידע על מספר הנוסעות והנוסעים שמשתמשים בשאטלים האלה. אנחנו נייצר גם פידבק מהנוסעות והנוסעים, בשביל להבין אם זה פותר את הבעיה,

מה נדרש עוד. בהתאם לזה נעשה קווי תחבורה ציבורית קבועים, שיהיו בתוקף עד להשלמת פרויקט החשמול. יכול להיות שחלק מהם נוכל להשאיר גם אחר כך, אם נראה שזה תורם לעניין. צריך להגיד שטבעת השרון אמורה להיות מוכנה בספטמבר, והתחנות נתניה, תל אביב,

לרעננה אמורה לחזור הרכבת בספטמבר. מתל אביב לרעננה, מה שדיברת עליו, כנראה דרך הרצליה. מנתניה לתל אביב, באמצע 2022 הקו כבר צפוי לחזור להיות מחושמל. עכשיו לשאלתך לגבי קו ירושלים תל אביב. התשובה היא אותה תשובה, אבל בונים גם קו שמחבר את מודיעין לירושלים.

שני הדברים הרלוונטיים זה קודם כול קווי האוטובוס 405 ו-408. רגע, היה לי עוד משהו לדווח לך לגבי זה, להגיד שבסוף הקו ממודיעין לירושלים אמור לפעול כבר בסוף 2021. דבר אחרון אני רוצה להוסיף. קודם כול אגיד עוד דבר, סליחה: התוכנית הזאת שאנחנו עושות ועושים עכשיו כפיילוט, ההנחיה שנתתי לאנשי המשרד היא להפוך את זה למצב קבוע. בכל מקום שבו ייעשו עכשיו עבודות תשתית שיפגעו בפעולה הסדירה של רכבות או של אוטובוסים, תוכן תוכנית חלופית, שתובא לידיעת הציבור באותו אופן.

זה יהיה דבר שהוא בשגרה, לא יהיה צריך לחכות שיהיו תקלות, אלא זה יוכן במקביל. ודבר אחרון: אני שמחה לבשר שלכבוד מצעד הגאווה בתל אביב, שהוא אירוע הגאווה המרכזי,

החגיגי והשמח במיוחד שקורה ביום שישי הקרוב, הרכבת נערכת מבעוד מועד, ותוותר על עבודות החשמול ביום שישי כדי לאפשר להמונים, שהם באמת באמת המונים, שיבואו לחגוג להגיע ברכבות עד 16:00. יש לי שאלה בקשר למה שאמרת. שאלת המשך, חבר הכנסת גינזבורג, בבקשה. תודה רבה, גברתי. אין ספק שמשב הרוח הרענן ניכר גם פה, במליאה הסגורה,

ממשרד התחבורה. שתי הערות קצרות, ברשותך, גברתי:

אני מברך אותך על הפיילוט ועל היוזמה שהכנסת. מניסיוני, כמי שעסק בתחבורה הציבורית ברשות המקומית, פיילוט של חודש איננו מספיק. לוקח זמן להקנות הרגלי נסיעה גם למי שרגיל לנסוע ברכבת, כך שאני רק זורק את זה לתשומת לב, פיילוט של חודש הוא לא מספיק,

רשמנו לפנינו. פשוט אנשים צריכים להתרגל לאירוע.

רשמנו לפנינו.

שנית, סיפור החשמול הוא תמיד תשובתה של הרכבת.

אנחנו מחשמלים. הם הבטיחו את ספטמבר 2021, ואני רק מגלה לך שבספטמבר 2018 הם הבטיחו את ספטמבר 2019. ואללה. ועמד כאן לפני שנה וחצי השר סמוטריץ' ונתן תשובה דומה,

אז זה פשוט נדחה בשנה כל פעם.

הייתי מציע לבחון שוב את תשובת הרכבת בכל הנוגע לחשמול ובכל הנוגע לחיבור טבעת מסילת השרון. היום מי שמגיע לרעננה תל אביב לא נוסע להרצליה ומשם לתל אביב, כלומר רק שתי תחנות, אלא צריך לעבור מרעננה לכפר סבא, לראש העין, לפתח תקווה, לבני ברק,

ורק אז הוא מגיע לתל אביב, נסיעה של 52 דקות מרעננה לתל אביב ברכבת. ברור שהרכבת הזאת ריקה, כי עדיף לנסוע ברכב, כשאת מגיעה תוך 45 דקות.

אני רק אגיד שאדוני מתאר מצב נתון שהוא אכן מאוד בעייתי. התחבורה הציבורית במדינת ישראל לוקה בחסר, ממש חסר עצום, היא פשוט לא מספיקה. ולכן פתחתי ואמרתי שהתוכנית שלי, והיא תבוא לידי ביטוי כבר בתקציב המדינה הקרוב, היא להשקיע הרבה הרבה יותר בתחבורה ציבורית בכלל, ובתחבורה ציבורית בחברה הערבית בפרט,

שם החסר גדול עוד יותר, וכמובן, במקומות יותר מרוחקים ממרכז הארץ, המכונים פריפריה, ויש לי קצת קושי עם הביטוי הזה. אבל בפירוש, לתת יכולת לכל אחד ואחת להגיע לא רק לכל מקום, אלא לכל מקום בחיים, זאת הפריזמה שדרכה אני מסתכלת על תחבורה. התפקיד שלה זה לייצר שוויון, ושוויון הזדמנויות, ולפתוח אפשרויות ולאפשר תנועה, וזה מה שאנחנו נעשה בכל הכוח. אני רגע רוצה לוודא, קודם כול לעניין הפיילוט, כפי שאמרתי, הוא נועד רק להמשיך. זאת אומרת, הוא לא יסתיים, תהיה היערכות. פשוט אנחנו נדייק את זה, נשתדל לדייק כעבור חודש של איסוף נתונים. לגבי הרכבת מרעננה, אתה כמובן צודק ואנחנו מקדמות. בסדר גמור.

שהכול סוג של ברור. תודה רבה לשרה. הישארי, בבקשה, יש שאלות נוספות. חבר הכנסת אזולאי, אתה ויתרת לחבר הכנסת אבוטבול? לא, בסוף הוא עולה.

אחרי חבר הכנסת אזולאי, חברת הכנסת סטרוק, ושאלה נוספת, לפנים משורת הדין, כי יש קצת זמן, לחברת הכנסת עאידה תומא סלימאן. אפשר, כי אני רוצה לשאול אותו שאלה מאוד חשובה. שר הרווחה, זמנו קצר. הוא צריך להשיב.

מבקש לשאול עוד שאלה, תודה. חבר הכנסת טיבי, אתה מפריע. חבר הכנסת טיבי. השר מאיר כהן.

בבקשה, חבר הכנסת אזולאי. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. טיבי, תראה מה הולך לנו, כולם מחכים לשאול. אדוני היושב-ראש, גברתי השרה, רגע, שהיא תקשיב קצת.

קודם כול, אני מצטרף לברכות ההדדיות בינינו, שתקופתך תהיה קצרה. לגבי ההצלחה, אני אתן לך את הטיפ בסוף. אבל שלשום פורסם באתר News1 שעמדת היועץ המשפטי למשרד התחבורה היא שהקווים בסופי שבוע של נוע תנוע ושבוס, שפועלים בשבת, הם קווים לא חוקיים. האם את מתכננת לאכוף את זה ולקיים את עמדת היועץ המשפטי למשרד התחבורה? זה הדבר הראשון. הדבר השני, קודם דיברת על זה שיש אפליקציה של Moovit, אלה כמה אפליקציות שאפשר לשלם בהן, כולל משרד התחבורה. לטלפונים הכשרים אין מענה, וזה דבר שיכול במקרים מסוימים לחסוך כסף בזה שמחשיבים את זה על פי קילומטר. לגבי ההצלחה שלך במשרד או לא, יש לנו מסורת שאומרת שמי ששומר על השבת, השבת שומרת אותו, והשבת היא מקור הברכה. אם תשמרי על השבת, תאמיני לי שתהיה לך הצלחה גדולה.

תודה רבה. חברת הכנסת סטרוק, בבקשה. גברתי השרה, קודם כול ברכות על התמנותך לשרה. אני מאחלת לך תקופת כהונה קצרה ככל שניתן, אבל שתצליחי לעשות בה דברים טובים. אני רוצה לשאול אותך על פיתוח הכבישים ביהודה ושומרון. הכבישים ביהודה ושומרון הם המיושנים ביותר בישראל. התשתית שם היא גרועה מאוד, משנות השמונים בערך, תשעים, קצת אחרי הסכמי אוסלו, וזהו. יש כעת תהליך, שהתחיל בעקבות שני השרים שקדמו לך, של פיתוח הכבישים באופן שהם יוכלו לשרת את האוכלוסייה הרחבה שגרה באזורים האלה, יהודים וערבים כאחד. את מה שכרגע עושים אני מבינה שאת,

לא יכולה לעצור, אבל אני רוצה לשמוע ממך שאת תשרתי גם את האוכלוסייה הזו ותמשיכי לפתח את הכבישים, את מה שהקודמים שלך עדיין לא הספיקו לפתח, אותם לטובת נגישות של כל האוכלוסייה שחיה באזורים האלה.

תודה. חברת הכנסת תומא סלימאן, בבקשה. אדוני היושב-ראש,

מגזר חרדי, מגזר ערבי, ציבור כללי, אני מנסה לעשות איזונים. כבוד השרה, ברכות על התפקיד. אני מקווה שבאמת תצליחי לשרת את כלל הציבור, כפי שנאמר, בתוך מדינת ישראל,

בגבולות של מדינת ישראל, ולא מעבר לזה. ב-2016, ואתה לא מסוגל לשתוק. לא, חבר הכנסת בן גביר. סליחה. ב-2016 הוחלט על הקמת המסילה המזרחית, שכוללת גם תחנת מסילה לרכבת, והקו יכלול תחנה בעיר טייבה. למרות ההמלצות של משרד התחבורה שתהיה עוד תחנה גם בעיר טירה הוחלט, בגלל התקציב, לפי ההסבר, לא להקים את תחנת טירה. המשרד שלך המליץ באופן מקצועי ביותר שחייבים לבנות תחנה גם בטירה. האם בכוונתך ליישם את ההחלטה הזו? האם יכללו גם את התקציב הזה מתחילת הבנייה?

תודה, אדוני.

אני אתחיל מהסוף: חברת הכנסת עאידה תומא סלימאן, כמו שאמרתי, אני עוד לא ראיתי את כל התוכניות, אני בסך הכול שבוע במשרד ועדיין לא הציגו לי את כל התוכניות, אבל כמו שאמרתי, ההתכווננות שלי היא להשקיע הרבה מאוד בתחבורה ציבורית וספציפית להשלים את הפערים העצומים שקיימים היום בתחבורה ציבורית בחברה הערבית. אז בין השאר, בוודאי נבחן גם את הדבר הזה, ויכול להיות שלא רק תחנה בטירה אלא במקומות נוספים. בהחלט, מייד כשאנחנו נקבל החלטות קונקרטיות לגבי מקומות ספציפיים, אז אני אשמח לעשות את זה. אני גם מאמינה שאנחנו נעבוד, אני אעבוד מול הרשויות המקומיות, מן הסתם, וגם מול גורמי המקצוע, והחברה האזרחית, שעושים את המעקבים וממפים את הצרכים ויודעים לפעמים לראות דברים שגורמים מקצועיים לא בהכרח רואים. אנחנו נעבוד מולם בכל חלקי החברה הישראלית ובכל חלקי מדינת ישראל, גם מבחינה גאוגרפית. אז זה לעניין זה. כבישים ביהודה ושומרון, שוב, אותה תשובה, חברת הכנסת סטרוק, לגבי זה שעוד לא ראיתי את התוכניות, עוד לא ירדתי לעומק. אנחנו נעשה את מה שנכון לאזרחיות ואזרחי ישראל ולמדינת ישראל. בכל מקרה, הדגש יהיה פחות על כבישים ויותר על תחבורה ציבורית ועל יכולת להגיע. זה יהיה נכון בכל מקום בתוך מדינת ישראל וביהודה ושומרון. ובכל מקרה, גם ביהודה ושומרון אין גזרה שווה על כל חלקי יהודה ושומרון,

מכל בחינה שהיא, כשמסתכלים עליה. אבל ההסתכלות תהיה עניינית לטובת העניין, בכל מקרה. אפליקציית

אדוני חבר הכנסת אזולאי היקר,

אדוני, חבר הכנסת אזולאי היקר, א. חבל באמת שיותר מדי אזרחיות ואזרחים בישראל, אבל מה זה גזרה שווה?

בבקשה, בבקשה. מה זה גזרה שווה?

ואני מנסה לענות. אני מניח שניתנת לך גם הזכות להגיש שאילתה נוספת. אנחנו נדון בה ונעביר אותה למליאה שוב. זה מה שיש בידי השרה להשיב כרגע. לא, לא, לא, לא, לא, לא. מה זה גזרה שווה?

השרה,

אם היא יכולה להשיב, היא תשיב,

אפשר להגיד שהיא תיתן. גברתי השרה, גברתי השרה עונה עכשיו לחבר הכנסת אזולאי, ואני אבקש שלא יפריעו לי. תודה רבה.

חבר הכנסת אזולאי, אכן מאוד מאוד מצער, חבר הכנסת אזולאי, במלרע, לא אזולאי, במלעיל.

אני מתקנת את עצמי בשמחה רבה. חבר הכנסת ינון אזולאי, אכן צר לי מאוד מאוד שכל כך הרבה אזרחיות ואזרחים בישראל נאלצים להסתפק בטלפונים שמונעים מהם גישה לדברים נורא נורא נחוצים בחיים, כמו אפליקציות שיאפשרו להם להסתובב, גם אני, אבל אני באמצע משפט.

אבל אני באמצע משפט. אתה בעצמך אמרת שהאפליקציה Moovit, שהיא בסך הכול אפליקציה שמאפשרת לבני אדם להשתמש בתחבורה ציבורית בצורה יותר יעילה ולדעת בזמן אמת איזה קווים נוסעים לאן,

אם יש שינויים,

אז צר לי, ואכן זה דבר בעייתי בעיניי, לא נכון,

אפשר לפתור. אפשר לפתור

תנו לה לסיים. שיש אוכלוסייה שלמה שנאסר עליה להשתמש, זה אורח חייהם.

אתם יכולים לא להסכים, אבל תקשיבו למה שהשרה,

אבל זה אורח חייהם, היא יכולה לא להסכים. היא יכולה לא להסכים, אבל זה אורח חייהם. זה בסדר. אתם יכולים לא להסכים.

אבוטבול, זכותך לא להסכים. תוכל להגיש שאילתה נוספת או לשלוח מכתב נוסף או להביע את הדברים שלך. זה מה שהשרה מגישה עכשיו.

יש טכניקות נוספות,

כאמור, השירותים של המשרד, השירותים של

לעניין הקווים שציינת, אני לא מכירה את החלטת היועץ הזאת. אני מודה לך שהסבת את תשומת ליבי, ואני אלמד אותה ואשוב בשמחה, תשתדלי רק לא לשנות את ההחלטה, כי בדרך כלל הם עושים מה,

אני אלמד את ההחלטה ואשוב. וברשותך, אדוני, מילה לסיום.

משום שציין פה, אני לא בטוחה, אני חושבת שזה היה חבר הכנסת אזולאי שאמר: ניתן שאילתה לחברה החרדית ולחברה הערבית ולציבור מיהודה ושומרון. ואני רוצה לקוות שאנחנו נפסיק לחשוב על עצמנו רק באמצעות המגזרים השונים, משום שכולנו, בסופו של דבר,

הגיע הזמן שתתחיל לחשוב על עצמנו כעל עוד זהויות שלנו, ולא רק באמצעות זהויות מגזריות קבוצתיות. מה זה גזרה שווה?

קודם כול, תודה רבה לך על התשובות, ובהצלחה בתפקידך. אבל אני חייב לציין דבר אחד שגרם לי נחת השבוע: פתרון ופתיחת הפלונטר בנמלים על ידי תוספת עובדים. אני פשוט יודע מהעיסוקים הקודמים שלי כמה תעשיינים ממתינים לסחורות ולחומרי גלם,

יישר כוח ותודה רבה.

אני חייבת להגיד לאדוני, אתמול גם הייתי בנמל חיפה וראיתי איך התור נגמר, וזו הייתה נחת גדולה. כלכלה זה נחלת מדינת ישראל. זה לא שייך לאירועים כאלה ואחרים. יעקב אשר (יהדות התורה): יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? משה אבוטבול (ש"ס): יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? משה אבוטבול (ש"ס): נקווה שהשרה תיתן גב לאומה בענייני תחבורה. יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? משה אבוטבול (ש"ס): נקווה שהשרה תיתן גב לאומה בענייני תחבורה. יעקב אשר (יהדות התורה): מה עם זכויות המיעוטים? משה אבוטבול (ש"ס): נקווה שהשרה תיתן גב לאומה בענייני תחבורה.

נודע לנו כי ב-17 במאי בחלק מהמעונות הממשלתיים הפסיק משרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים את ההדרכות למטפלים בנוער בסיכון. ברצוני לשאול: 1. האם נכון הדבר?

הטמעת התפיסה הטיפולית נעשית באמצעות ליווי מקצועי,

ובמצבי הקיצון שאיתם הם מתמודדים במהלך

אתמול דיברתי עם הנציגות של העובדים והעובדות הסוציאליות, אני יודע. אני רוצה להגיד דבר אחד שיהיה ברור: את ואני וכמעט כל חברי הכנסת מבינים שבנושא רווחה ובנושאים האלה שדיברת עליהם אין הוצאה על רווחה, יש השקעה ברווחה. הממשלה תצטרך להבין את זה.

כשאתה מדבר על נושא רווחה, אז הם אומרים: אנחנו מוציאים על רווחה. אם יש בעיות עם אחד הילדים שלך, האם אתה מוציא עליו, או שאתה משקיע בו כדי שיצא למציאות אחרת? אז הדבר הזה שאת מדברת עליו, הבטיחות והביטחון של העובדים הסוציאליים, יהיה בבסיס התקציב. אף אחד לא עושה טובה, לא אני ולא הממשלה, לעובדים הסוציאליים ולעובדות. מי שנמצא במקומות האלה כשיש לחץ מבין עד כמה מרחבי העבודה שלהם צריכים להיות מרחבים מוגנים, מרחבי עבודה באטמוספירה מאוד נעימה. אין שום סיבה שהם לא יקבלו את כל מה שצריך. שוב, כשאת תבואי אנחנו נקרא לאנשי התקציבים ותראי שזו שורה בתוך התקציב. נצטרך להיאבק על הדבר הזה, אבל נשנה את התפיסות. תודה רבה, גברתי.

תמתין בבקשה על הדוכן. שואלים נוספים: חברת הכנסת וולדיגר, חבר הכנסת בן גביר, למרות שהם מאותו הסיעה אפשרתי את זה, ונוסף חבר הכנסת אזולאי, כשאלה שלישית. יש לנו טיפונת זמן היום, אז זה מתאפשר.

בבקשה. היא איננה, חבר הכנסת בן גביר, בבקשה. כבוד היושב-ראש, כנסת נכבדה, אדוני השר, ראשית, תרשה לי לברך אותך. ניכר, רק מהדברים ששומעים כאן, שאתה חדור שליחות במשרד הכל-כך חשוב הזה. אני יודע שאותם מטפלים, גם הם עושים עבודת קודש, עבודה של שליחות. אני חייב להגיד לאדוני שבשבועות האחרונים קיבלתי איזושהי תלונה ספציפית על אלימות באיזשהו מוסד מצד מטפלים כלפי נערים בסיכון. שאלתי היא, וכמובן, אחרי זה אולי נעביר את הפרטים הקונקרטיים כדי שאדוני יבדוק ושתהיה בדיקה: האם באופן כללי במדיניות, במסגרת אותן הדרכות למדריכים, למטפלים, באותם מוסדות, הם מקבלים את הכלים כדי להתמודד עם אותם נערים? האם יש שם הדרכות שמדברות על מניעת אלימות וכל מה שצריך לעשות כדי שבסופו של דבר המטפלים האלה ימשיכו לעשות את עבודת הקודש, וכולנו יודעים את זה, ומצד שני, שהילדים, הנערים הללו, לפחות יקבלו גם הם את המרחבים המוגנים שלהם? תודה רבה, חבר הכנסת בן גביר. עוד שנייה אחת, בבקשה. שר הרווחה, דקה אחת. חבר הכנסת אזולאי. תוכל להשיב על כולן יחד, כי אלו שאלות נוספות. אדוני השר, ברכות. לכולם אני אומר: תקופה קצרה, אצלך קשה לנו. האיחולים שלי הם שהממשלה תהיה קצרה ואתה תעבור לצד הנכון, וככה תוכל להיות הרבה זמן. לעניין: מעונות היום, כידוע צריך לפרסם את התבחינים שלהם. התבחינים נמצאים במשרד האוצר, מעונות היום נמצאים תחתיך. אני יודע שהתבחינים נמצאים, זה נאמר גם בוועדת הכספים, ואמרו שמחכים ששר האוצר יגיע. אני, אתה מדבר על מעונות היום של אפס עד שלוש. מעונות היום של הילדים מגיל לידה, אפס עד שלוש. לא אפס, לידה עד שלוש,

אז אולי אני אחסוך לך את השאלה. בהסכמים הקואליציוניים זה עבר למשרד החינוך ונכון היה להעביר את זה למשרד החינוך.

אין בעיה, אבל עדיין, במצב של עכשיו, עדיין אין העברה ויש תבחינים בשביל לקבל את הסבסוד. ולכן אני מבקש: בקשתי, זו לא שאלתי אלא בקשתי, היא שתדרוש מהאוצר שיפרסמו את התבחינים, כמו שהיה בשנה שעברה, אחרת בכל חודש זה גורם להורים להוציא כ-2,800 שקל עד שהם יהיו, בחודש אפריל או מאי. לכן זה צריך להיות עכשיו. אשמח אם תיענה לבקשתנו לפנות לאוצר.

אני אפנה לאוצר, ואם תעביר לי את בקשתך בכתב, היא תוגש ביום ראשון בפגישה שיש לי עם אנשי האוצר. בשמחה גדולה. אני גם רוצה להגיד משהו, שיהיה ברור. חבר הכנסת בן צור, אני רוצה שתקשיב לי,

חבר הכנסת ביטון,

אני רוצה דבר אחד שיהיה ברור: לא תיפגע שערה משערות ראשם של ילדים, ולא משנה איפה הם נמצאים.

כי אני יודע שיש איזה חשש, חבריא, של כולם.

חבריא, לא יהיה דבר וחצי דבר, חס ושלום. חס ושלום.

למה אתה לא ראש הממשלה? גם הוא. תעזוב. שאלו פה שתי שאלות נהדרות, גם חבר הכנסת בן גביר

זה בפתח הדברים. אתה מעביר מסמך, אנחנו יושבים על זה, ואני מעביר. חבר הכנסת בן גביר, בתוך הסילבוס, בתוך תוכנית הלמידה בוודאי נמצא כל מה שאתה אמרת. אני רוצה לשתף אותך ואתכם בדבר שאני צריך למצוא לו פתרון: המדריכים עוברים את ההכשרות, לצערי הרב, ולא ממשיכים לעבוד. יש לנו מצוקה גדולה בגיוס מדריכים כאלה בגלל השכר השעתי שלהם. אתה יודע כמה זה מורכב. לגבי אלימות, אין דבר כזה. אם הפרטים של המקרה יועברו, אז בוודאי שהתשובות צריכות להיות תוך שעה-שעתיים. לא ועדת חקירה. יש מפקח שייסע למקום, ישוחח עם הילדים, ישמע מה שהם אומרים, כי הם צד בעניין, ומייד נקבל פסיקה. באשר לתוכנית הגדולה,

אם אתה חושב שאתה רוצה לראות את הסילבוס, הכול צריך להיות שקוף, אז נביא את הסילבוס לכאן.

אם יש חברי כנסת שחושבים שיש עוד פן שצריך להעיר ולהוסיף לתוכנית הלימודים, תבוא עליהם הברכה. אבל בשום פנים ואופן אין מקום שבו, בתוכנית הלמידה יש דבר אחד בולט: השיח עם החוסים, עם החניכים, עם התלמידים, לעולם לא יהיה על בסיס של אלימות. זאת הפרה גסה של החוק. תודה רבה, אדוני. תודה רבה, אדוני היושב-ראש. תודה רבה לשר הרווחה והשירותים החברתיים. לפני שניגש לסעיף הבא, לנאום הבכורה של חבר הכנסת חיים ביטון, הודעה ליושבת-ראש הוועדה המסדרת חברת הכנסת עידית סילמן,

היושב-ראש, חברי הכנסת, אבקש להודיע על חילופי אישים בוועדה הזמנית לענייני חוץ וביטחון, מטעם סיעת מרצ: חברת הכנסת מיכל רוזין תכהן כממלאת מקום קבועה בוועדה, במקום הפנוי לסיעה. בהצלחה, מיכל. בהצלחה. תודה רבה. אני מתכבד להזמין לנאום בכורה את חבר הכנסת חיים ביטון. יברך אותו חבר הכנסת אריה מכלוף דרעי. בבקשה. כבוד היושב-ראש, חבריי חברי הכנסת,

בעומדי כאן בפניכם, מבקש לשאת את דבריי הראשונים ולהציג את עצמי, אינני יכול שלא להידרש לזכרו של אחד מחכמי ישראל המפורסמים בכל הזמנים, שמחר בלילה יציינו מאות אלפי יהודים את יום ההילולה שלו על קברו שבהר הזיתים שבירושלים. כשנולדתי, בחרו הוריי לקרוא את שמי על שמו של אותו צדיק, רבי חיים בן עטר זצוק"ל, או כפי שהוא מוכר בעולם היהודים, אור החיים הקדוש, על שם חיבורו הקדוש על חמישה חומשי תורה, דבר שהשפיע רבות על מהלך חיי. סיפורו של רבי חיים בן עטר הוא סיפורה של גולה יהודית שלמה. הוא נולד לפני 325 שנה למשפחה יהודית עשירה ומקושרת במרוקו, עמל ושקד מקטנותו על לימוד התורה והקבלה, אך עקב תשוקתו לקדושת ארץ ישראל בחר לעזוב הכול ולעלות לארץ הקודש, עד שהגיע לירושלים.

הזוכים לעלות לציון הקדוש שלו בהר הזיתים יוכלו לראות את התגלמותו של כור ההיתוך היהודי התורני. מכל גוני הקשת היהודית באים להשתטח על קברו, כולם לומדים את תורתו ומוצאים בה מחשבה יהודית אקטואלית גם לזמננו. כבוד יושב-ראש התנועה הרב אריה דרעי, בשכונת שמואל הנביא שבאותה ירושלים עיר הקודש זכיתי גם אני להתחנך ולגדול בשנות השמונים, למשפחה בת עשרה אחים ואחיות שהתגוררה בחמימות ובאהבה בדירה בת שני חדרים. לא רק שלא אמרנו: צר לי המקום, אלא שהוריי היקרים גם פתחו את דלתנו והכניסו אל תוך הבית הצפוף עוד אורחים ונזקקים, שחשו בביתנו כבביתם הראשון. זהו היה השיעור הראשון שלמדנו. כך החדירו הוריי היקרים את רוח הנתינה לאחר מבלי שאנו,

נרגיש שום חסר. בימים ההם, שבהם להיות בן עדות המזרח היה כמעט שם גנאי, גדלתי אני אל תוך המהפכה שהחלו לחולל אז מרן הרב עובדיה יוסף, זכותו תגן עלינו, ואיש החזון והמעש הרב אריה דרעי, כך שבמשך שנות בגרותי חוויתי וחזיתי, צעד אחרי צעד, איך חזונם של גדולי הרוח והמעש הופך למציאות,

שבה אני, כבן לעדות המזרח, עומד כאן כשווה בין שווים, שאינו מתדפק על דלתות אחרים. יחד עם זאת, חזיתי את השינוי בחברה הישראלית, שבה הפכנו מקבוצות נפרדות שהגיעו מארצות שונות לקבוצה אחת, יותר ישראלית אך לצערי פחות מגובשת. עדיין יש מאיתנו כאלו המתעקשים לשמר את פערי המעמדות ולהנציח את ההגמוניה הישנה והלא-רלוונטית. חבריי חברי הכנסת, כשנבחרתי לתפקיד לא העליתי בדעתי כי עד שאעלה לדוכן הזה לנאום בכורה, יהיו שוב כאלה שינסו להחזיר את הגלגל לאחור, אל אותן שנות אופל של הדרה וקיפוח. לרגעים נראה כאילו מישהו כאן איבד את ציר הזמן. שני עשורים אחרי שכולם כבר הכו על חטא הקיפוח וההדרה של הציבור המסורתי ובני עדות המזרח, שוב חוזר הניגון המצמרר. הינה, לנגד עינינו קמה קואליציית עוועים. כמה מפלגות אשר ביניהן אין שום הסכמה אידיאולוגית, אנשים חובשי כיפה שעד אמש התהדרו בכתר נאמנות ארץ-ישראלית, יחד עם אלו שמגדירים את עצמם כפוסט-ציונים ופוסט-יהודים, פוליטיקאים שהדבר הראשון שהם עושים בתפקידם הוא להניף דגל התרסה לעיני כל העמים שבחוץ באים בברית אחת עם פוליטיקאים אחרים, שמתיימרים לדבר בשם היהדות שאותה הם שימרו לאחרונה במארבי מלחמה, אי שם לפני שנות דור. והדבר הכי מצמרר, סלחו לי, חבריי, זו המחשבה שתלמידי ישיבות בעבר, חובשי כיפות קטנות בהווה, עשו להם רב. אחרי שסילקו את לומדי התורה ונציגיהם מכל זיקה שלטונית, אחרי שבזו לזעקת מוריהם ורבניהם, ששבתו להם מול בתיהם, הם מצאו את הרב היחיד שמוכן לתמוך בהם, "רביי" רפורמי, שכל תנועתו ונציגותו הן מרידה במלכות השם בעולם.

כתלמיד שעומד על דעת רבו, לא יכול שלא להיזכר באותה זעקה של מרן הרב עובדיה יוסף, זכר צדיק וקדוש לברכה,

על אותם אנשים ועל אותה ברית. דבריו הולכים ומתבהרים, לצערנו. גם אז וגם היום הכול נעשה באצטלה של שינוי. אז זו הייתה מפלגה, היום זה גוש. הדבר היחיד שמאגד את רגבי הגוש הזה הוא אותו דבק מיושן של שנאה והדרה כלפי המסורת של הציבור החרדי והמסורתי, כזה שמוכן לפעול בכל דרך, לחקור, להפגין ולשלול זכויות מציבור שוחרי התורה ובני עדות המזרח. מאז ומעולם, עוד מדור המדבר ולאורך ההיסטוריה של העם היהודי, התגלעו ויכוחים בתוך עמנו המיוחד. המצב שאנו נמצאים בו כעת נראה חסר תקדים. לכם, האוחזים זמנית בהגה השלטון, בא אני להודיע בשם הציבור ששלחני, וגם בשם אלו ששלחו את חלקכם וזועקים כעת את אותה הצעקה: אנו לא נרים ידיים. נמשיך להילחם על כבוד הדת הנרמסת תחת גלגלי מרכבת הכלאיים שבניתם, ולזעוק את זעקת המוחלשים בעם ישראל, לא רק למען העתיד של הילדים שלנו אנו אלא גם למען העתיד היהודי של הילדים שלכם, שהרי כל ישראל ערבים זה לזה. חבריי חברי הכנסת, מודה אני לריבון העולמים על שזיכני להיות חלק מתנועת ש"ס, שחרתה על דגלה את הדאגה למוחלשים ומעוטי היכולת, וגם את השמירה על המסורת וצביון הדת בעם ישראל. עומד אני כאן, בענווה גמורה, אך גאה וזקוף, כשליחה של מועצת חכמי התורה ובראשם מנהיגנו גדול הדור מרן חכם שלום הכהן שליט"א. רבות הפעמים שבהן זכיתי להיכנס לחדרו, בחרדת קודש, כשהוא מתפנה מלימודו הבלתי-פוסק ומסביר, בדרך ובנעימות השייכות רק לו, את הכלל הבסיסי שאמור לשנן וליישם כל שליח ציבור: "כמדומין אתם ששררה אני נותן לכם? עבדות אני נותן לכם". ומזהירני: וכל מעשיך יהיו לשם שמיים. מתפלל אני לבורא בכל יום שאזכה ליישם זאת ושלא תיפול תקלה תחת ידי. ב-20 השנים האחרונות פעלתי כשליח ציבור בשדה החינוך, שם למדתי את חשיבות חינוך ילדי ישראל. אבקש מכאן, מעל במה מכובדת זו, להעביר את הכרת תודתי לרב יצחק דוד גרוסמן, שממנו זכיתי ללמוד מקרוב אהבת ישראל מהי, ולרשת מוסדות "מגדל אור", שבה כיהנתי כמנכ"ל מוסדות החינוך במשך כ-13 שנה בעיר הנהדרת מגדל העמק. בתפקידי אז הכרתי נשמות ילדים פצועות וחבולות, מבתים שבהם הפגיעה וההרס או הסביבה הלא-תומכת גרמו למציאותם. זכיתי לקדם את הטיפול בתלמידים מתמודדים אלו. שימשתי גם כחבר מועצת העיר, וכך גם הכרתי לעומק את השטח הפריפריאלי ואת קשיי הציבור והפרט, שהרי צורכי עמך מרובים. בשנים האחרונות זכיתי להמשיך בדרך זו ולשמש כמנכ"ל רשת בני יוסף, אשר מחנכת למעלה מ-56,000 ילדים בדרך ישראל, אך בלי לוותר על לימודי הליבה והמיצ"ב, כהוראת מרן זצוק"ל. בכהונתי בכנסת אני מתכוון להיות שליח לילדי ישראל בכלל ולמוחלשים בפרט.

בעזרת השם, את מרב מאמציי לתקן את העוולות בתקצוב החינוך החרדי. אפעל, בעזרת השם, בוועדות להכניס את תקציבי החינוך החרדי בכללותו לבסיס התקציב, ולהראות את יופייה של מערכת החינוך החרדי בתפארתה, ולא כפי שחלק מהיושבים בבית זה מנסים להציג אותה, כחלשה, בעיקר מחוסר היכרותם אותה. כבוד היושב-ראש, את החלק הזה של נאומי אבקש לייחד להכרת תודה עמוקה לאדם שהשפיע על אישיותי הפרטית והציבורית כבר מעומדי על דעתי, כמו גם על רבים אחרים, יושב-ראש תנועת ש"ס הרב אריה דרעי, שלפני כתשע שנים נקראתי על ידו לדגל ומוניתי לשרת בתפקיד מנכ"ל תנועת ש"ס, ובהמשך גם מנכ"ל רשת החינוך בני יוסף, וכעת לשרת בבית זה. בשנים אלו, עת שהיתי רבות במחיצתו, למדתי על מנהיג חד וישר, הדבק במטרה ללא פשרות, שבראש מעייניו הדאגה לאחר ולמוחלש ובעיקר לחינוך ילדי ישראל. בתקופה שבה המילה הפכה לדבר שאין בו חובה, ואפילו כמעט להמלצה, עומד הוא כמגדלור יחיד עם נאמנות למילה, דבר שכבר אינו בנמצא, לצערנו, במחוזותינו. אני נושא תפילה לריבון העולמים למען עם ישראל, כי יאריך ימים על ממלכתו וירווה נחת מאיתנו וממשפחתו. בסיום דבריי אבקש להודות לאשתי היקרה יהודית, הנמצאת עימנו,

שהיא פועלת ללא לאות מאז הכירי אותה להצלחתי, בבחינת: באשר תלך,

ואינה פוסחת על שום דבר אשר אפשר לבוא ולעזור בו, בבחינת עזרה לעם ישראל.

גם לאבי, שמברכותיו אני שואב את הכוח, לאימי, הנמצאת עימנו כאן, הלביאה של המשפחה ושל כל הסביבה, שממנה שאבתי ולמדתי להכיר מה זה לדאוג לאחר, לחמי ולחמותי, שנמצאת עימנו כאן, בת ונצר לניצולי השואה, אשר עזבו, היא והוא עם משפחתם, את ארצות הברית, על כל הנוחות הנמצאת שם, כדי לגדל את ילדיהם בארץ הקודש.

כפי שפתחתי, אגיד כמה מילים מתפילתו של אור החיים הקדוש החרותה על מצבתו, הניצבת בהר הזיתים אל מול הכותל המערבי, שריד בית מקדשנו. תפילתו מתייחסת אך ורק, וזו תפילתו היחידה שהעביר לנו החיד"א על כך, לבקשה מהקדוש ברוך הוא לסיים את גאולתנו ולהביא לנו את משיח צדקנו.

תודה רבה לחבר הכנסת חיים ביטון. בהצלחה,

אדוני היושב-ראש, מכובדי השר,

אז יש מנהג טוב שנהגה הכנסת שעולה מישהו עם קצת יותר ניסיון ומברך אותו, כדי לעודד אותו, לחזק אותו, קצת ליטופים. קשה לעשות את זה לחיים, הוא כבר מוותיקי התנועה, אי-אפשר להגיד עליו, אומנם בכנסת הוא חדש, אבל שמעתם מקצת מהפעילות שלו, ארוכת השנים. אז קודם כול, יש לך פה מתנה שלא ציפית. פה ביציע, הכול מהקדוש ברוך הוא, לא מתוכנן, נמצאת המנהלת המסורה שלנו, גב' שושנה משיח, עם 25 תלמידות מבית הספר של רשת מעיין החינוך בפתח תקווה. ברוכות הבאות. חיים, הינה יש לך כבר מתנה טובה. אתן משתתפות בישיבת מליאת הכנסת, בנאום בכורה של המנכ"ל של הרשת במשך שנים ארוכות, וברוך השם הצליח באמת להעלות את הרשת, להבריא את הרשת, להעלות אותה לפסים מיוחדים, גם בכמות וגם באיכות, גם בניהול. היא הפכה להיות סמל של ניהול. תענוג, כשאני פוגש שרים או פוגש פקידים ממשרדי ממשלה, כמה הם משבחים, ברוך השם, את הרשת, את רמת הלימודים, את הניהול, את השקיפות, וזה הרבה הרבה מאוד בזכות חיים והצוות שנכנס לשם, ובאמת יישר כוח גדול. אור החיים הקדוש, רבי חיים בן עטר,

הנאום שלך התעכב,

אבל עוד פעם, הכול מהקדוש ברוך הוא: מחר בלילה ההילולה של אור החיים הקדוש, שאתה קרוי על שמו. אתה כל שנה מקפיד לעשות הילולה גדולה ומקפיד בכל מוצאי שבת לתת שיעור באור החיים הקדוש, אז יצא שבשבוע של ההילולה של אור החיים הקדוש אתה עלית כאן לנאום בכורה. אדוני היושב-ראש, אני מנצל את הדבר הזה למשהו שכואב לי מאוד. אור החיים הקדוש באמת זה דבר לפלא: יהודי שעלה ממרוקו, ונפטר בגיל צעיר, 45, 47, 43, תלוי. הוא היה שנתיים בסך הכול בארץ ישראל, בירושלים, היה בליבורנו קצת, להדפיס את הספרים שלו. זה פלא שאי-אפשר להסביר אותו, איך הוא התקבל בכל קצוות עם ישראל. אצל החסידים שבת בלי אור החיים זה לא

גם אצל, לא, דקה, אני מגיע לליטאים. אני אגיע.

חייבים לומר, אין ספק שהבעל שם טוב ותלמידיו, התחילו עם הסיפור של אור החיים הקדוש. הם דחפו את זה. כמובן שאין יהודי היום שלא עובר בפרשה על אור החיים הקדוש. זה הפך ממש להיות פלא שבפלאים, הדבר הזה. ביום שישי יש את ההילולה, וזכינו, שלמרות שלצערנו הרב הר הזיתים, מי שזוכר, במלחמת השחרור, במלחמת ששת הימים כמה הירדנים פגעו בהר הזיתים, עד שהם הגיעו למצבה של אור החיים הקדוש, ושם הטרקטורים התהפכו להם כמה פעמים והם לא הצליחו להמשיך. תשימו לב, עד שם, אור החיים זה כמעט השורה האחרונה של הקברים, אומנם שחזרו,

בשנים האחרונות. להילולה הזאת בכל שנה מגיעים עשרות אלפי אנשים. רואים שמה מתפללים, רואים שם ניסים ונפלאות. בשנה שעברה, בגלל הקורונה, לצערנו הרב לא הייתה עלייה, כמו שלא היה בכלל, גם לא במירון. אבל השנה, שכבר ברוך השם, וזה מקום פתוח, זה לא איזה מבנה, לא מתאפשר לעשות הילולה. מצד אחד המשטרה דורשת תנאי בטיחות, וכולנו מבינים שבסוף זה מיתרגם לכסף. אני לא מאשים אף אחד, לא הצליחו לארגן כסף. המשרדים הרלוונטיים, המשרד לענייני ירושלים, עיריית ירושלים, אחרים, כל מי שהיה נוהג לתקצב, עכשיו צריכים לתקצב את זה כפול, משרד הדתות, חילופים, לא חילופים, אין תקציב מדינה,

המציאות בפועל היא שבינתיים נכון לרגע זה אין הילולה. לאנשים לא יתאפשר לעלות לקבר אור החיים הקדוש. היום ראיתי בתקשורת שכבר מתארגנים אנשים, עמך ישראל. הקימו מוקד לתרומות, תקשיבו טוב, לאסוף כסף כדי לשלם על זה, בטיחות, כדי שהמשטרה תאשר. אני לא חושב שזה מכובד למדינת ישראל, אני לא חושב שזה מכובד. אני לא יודע אם אפשר עוד לפעול, למצוא איזה פתרון: השר לענייני ירושלים אלקין,

שר הדתות כהנא, ראש עיריית ירושלים. אלקין עסוק בדברים אחרים.

אני אומר, בכל זאת, זה משהו של כלל ישראל, זה משהו שאי-אפשר להגיד: בואו נדחה את זה לשבוע הבא, לא עשינו את זה השבוע, נעשה את זה בשבוע הבא. אם זה לא יהיה ביום שישי אני לא רוצה לחשוב לעצמי על הצער הנוראי של אלפי אלפי אנשים שרגילים כל שנה לעלות ולא יעלו השנה, בגלל מגבלות תקציב. חבל. אני העליתי תוך כדי, חיים, אולי זו הזכות שלך, בזכות הנאום שלך שתהיה זכות של אור החיים הקדוש. אבל אם כבר אנחנו מדברים על אור החיים, אז אני אגיד עוד משהו. אדוני היושב-ראש, אמרת לי שגם לך יש קשר לאור החיים הקדוש, אז אני אספר לכם.

אפילו ספר תורה שבהיכל צריך מזל. אמרה ידועה. מה הפירוש של זה? יש בזה הרבה פירושים. חכמי מרוקו, משום מה, גם הם צריכים מזל. יש הרי עשרות אלפי כתבי יד של חכמי מרוקו, שלצערנו הרב לא הובאו לדפוס. אומנם בשנים האחרונות יש הרבה פעילות להביא לדפוס, אבל עדיין אנחנו יודעים שטמונים במרוקו עשרות אלפי כתבי יד בכל מקצועות התורה. רק שתבינו, אור החיים הקדוש, שכולם מהללים ומשבחים, כשהוא עלה ממרוקו לארץ ישראל, כדי להדפיס את הספרים שלו בליבורנו הוא בא לבית הדין הגדול שהיה במרוקו, בפאס, זו הייתה עיר הבירה אז והיה שם בית הדין הגדול, עם הרב וידאל הצרפתי ואחרים. הוא ביקש המלצה,

מי יכיר אותו? אברך צעיר שבא להדפיס ספרים על התורה, מי יתרום לו, מי ידפיס לו, מי יקבל אותו בירושלים? הוא ביקש המלצה. תראו מה הגדלות של חכמי מרוקו ואיפה, אנחנו כל כך לא יודעים את ההיסטוריה הזאת. היה ויכוח שלם, לא חלילה וחס בשביל התואר שלו, הוא רצה שכדי שיעריכו את הספרים שלו, יכתבו לו "החכם השלם". היום אם אתה כותב פחות מ"שר התורה" או מ"מרן", נפגעים אנשים. לא רצו לכתוב לו "החכם השלם". היה ויכוח שלם בבית הדין: למה "החכם השלם"? "החכם" מספיק, למה "השלם"? יש יותר חכמים. הם דקדקו על כל פסיק, והיה דיון שלם. זה שם בפנקס הקהילה של בית הדין בפאס, מי שרוצה לראות את זה,

ראיתי את זה בספר שההדיר רב אחד. זה מדהים לראות את הוויכוח ביניהם. רבותיי, תבינו, אור החיים הקדוש, שכל עם ישראל, אחד מחכמי מרוקו בבית הדין, זה רק להבין מה זה המורשת של חכמי מרוקו, ומה לצערי עדיין הפסדנו ועדיין לא זכינו לגלות, כל האוצרות הללו של הדברים. אז חיים, אני לא רוצה להתחיל לשבח ולפאר כיוון שאני רוצה שתמשיך לעבוד. אתה עדיין לא במחצית העבודה. ברוך השם, אתה בדרך הסלולה העולה. אני בטוח שתתרום את התרומה הייחודית בנושא החינוך, שהתמחית בזה, כאן בכנסת. תמשיך להיות השליח של החינוך של ילדי ישראל, כמו שאמרת, לדאוג לזכויות, לתקצוב, לכל הדברים שמגיעים,

בעזרת השם, עוד תפקידים אחרים מיועדים לך בהמשך. אין לי ספק שהניסיון שלך, הכישורים שלך, האישיות שלך והתרומה שלך עוד יבואו לידי ביטוי. ובעיקר אני רוצה לברך את משפחתך, את האימא היקרה, את האישה, את חמותך, שיקוים בכם "כל היום חונן ומלוה וזרעו לברכה", שתראו נחת מכל יוצאי חלציכם, שתיהנו. אל תבנו על זה שבגלל האופוזיציה הוא יהיה יותר, אנחנו נדאג שגם באופוזיציה, בעזרת השם, נעבוד קשה מאוד. ולא להרבה זמן, לא להרבה זמן, אני מקווה שזה לא ייקח הרבה זמן. אבל חיים הוא נציג ציבור, ובעזרת השם בשבתות הוא יהיה בבית. כל השבוע אנחנו עובדים. אז עלה והצלח, ושנראה ממך הרבה נחת. אמן. תודה רבה לחבר הכנסת דרעי. תם סדר-היום. הישיבה הבאה תתקיים ביום שני, י"ח